אני שמח לפתוח את ישיבת הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-17 באוגוסט 2020, כ"ז באב תש"ף. הנושא הראשון שעל סדר היום הוא אישור הקמת ועדות משנה אותן ביקשנו

אני חושב שזה אחד הנושאים אולי היותר חשובים דווקא לעסוק בהם, בגיל הצעיר. לכן אני אמרתי שאני אקח את הנושא הזה ולראשונה נקים ועדת משנה שתעסוק בנערות וצעירות בסיכון. המשמעות של צעירות היא עד גיל 25, כדי שזה יוכל להיכנס לתוך המסגרת החוקית בה יש רצף. פניתי לחברת הכנסת קטי שטרית שתעמוד בראשות ועדת המשנה הזאת והיא הסכימה. אין לי ספק שהניסיון הרב שלה, גם מול משרדי הממשלה השונים וגם ברשויות המקומיות, יאפשר לה. אתה מערב את תחום החינוך שזה מאוד מאוד חשוב. לדעתי את תצליחי

כמה בשורות בנושא. אין לי ספק בכך. אני אקריא את הנוסח ואחר כך אני אתן לך להתייחס. ועדת משנה לנערות וצעירות בסיכון. על פי סעיף 109 לתקנון הכנסת אני מתכבד להקים את ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון. בחינת המענים הממשלתיים הקיימים לנערות וצעירות סיכון תוך התאמתם לצרכים והמאפיינים הייחודיים של אוכלוסייה זו. בחינת הטיפול והמענים הנדרשים וחשיבות הרצף הטיפולי בין נערות לצעירות. בחינת המצב החוקי והתיקונים הנדרשים בנושא. מעקב אחר פעילות משרדי הממשלה ליישום התוכניות הקיימות בתחום ותקצובן. בחינת שיתוף הפעולה בין משרדים והקשר עם ארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום זה. ועדת המשנה תדווח ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אחת לחודש על פעילותה. יושבת ראש חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד וכחברה תכהן חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח מ-יש עתיד. ככל שיתווספו חברים, אנחנו כמובן נעדכן את הוועדה.

לפני שנצביע על הקמת הוועדה, את רוצה לומר משהו?

קודם כל, דוח מבקר המדינה שיצא השנה בנושא הטיפול בנוער בסיכון גבוה מביא נתונים מאוד מאוד מדאיגים. לפי הדוח בשנת 2018 היו 110,000 בני נוער בגילי 13 עד 25 במצוקה, ניתוק וסיכון גבוה. מתוכם רק 17,200 במסגרות כאלה ואחרות של משרד החינוך ומשרד הרווחה. 195 בני נוער המתינו להשמה במעונות ממשלתיים למעלה מחצי שנה. אני כמובן שואלת את עצמי היכן הם היו בינתיים ברחוב? היכן הם היו? מה קורה עם נערה שמחכה שישה חודשים ללא משפחה תומכת, ללא מסגרת ממשלתית שדואגת לה? המסקנה היא שהיא ברחוב. לא דומה נער ברחוב לנערה ברחוב. יש לנו עבודה רבה לעשות בוועדה הזו וראשיתה היא שיתוף פעולה מלא של משרד החינוך לאתר קודם כל את הנערות האלו עוד לפני הנשירה שלהן ממסגרות החינוך ושלא יגיעו לרווחה. לצערי בגלל מגיפת הקורונה המצב מחמיר והארגונים והעמותות שעושים עבודת קודש כדי לשמור על הנערות במצוקה, נשארו ללא תקציב ולא יכולים להמשיך בפעילות כי אנחנו בתקופת משבר. אני רוצה להודות לך יושב ראש הוועדה. מדובר בשתי ועדות משנה שלהערכתי הן ועדות חשובות מאוד. ועדה אחת היא כדי למנוע את אותן נערות מלהגיע לוועדה השנייה, לוועדת המשנה שעוסקת בנושא הזנות. לכן אני רואה חשיבות רבה מאוד בוועדה הזו ואני מאוד מאוד מקווה שנוכל לצאת עם בשורות ושלמרב מיכאלי יהיה פחות עבודה בוועדה שלה ונוכל לטפל באותן נערות שחלילה וחס לא יגיעו לרחוב. תודה. אני מעלה להצבעה הקמת ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון על פי סעיף 109 לתקנון הכנסת. מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר ועדת המשנה אושרה פה אחד. ברכות, קטי, בהצלחה. את חייבת לומר לי אם השם שלך הוא קטי (בסגול) או קטי (בקמץ). זה ויכוח שכל פעם חוזר על עצמו גם כל פעם כשקוראים לי לדוכן. השם המלא הוא קטרין. כשנולדתי הורי החליטו שהשם הוא קטרין ואין לי מושג למה אבל זו ההחלטה שלהם, מה גם שזה יצא בהגרלה שלוש פעמים. האלטרנטיבה הייתה ז'קלין ואני מאוד מודה להם שזה קטרין. עכשיו רבת עם כל אלה שקוראים להן ז'קלין.

חלילה וחס. זאת הצרפתית שבהוריי.

קוראים לי קטי וחלק קוראים לי קטי. כשאת מציגה את עצמך, מה את אומרת? בדרך כלל זה קטי (בסגול). זה יותר עממי. אגב, לסבא שלי קראו ז'קי והאלטרנטיבה הייתה או או ובסופו של דבר מי שקיבל את השם של סבא שלי הוא ז'קי לוי שהוא קרוב משפחה שלי. הוא על שם סבי. הנה הכותרת מהדיון. הוא קיבל את השם. נולדנו יחד.

בנוסף לוועדת המשנה הזו אנחנו מקימים עוד ועדת משנה, ועדת משנה שכבר הייתה בכנסות הקודמות, לדעתי כמה כנסות אחורה, ועדה מאוד מאוד חשובה גם בנושא של מאבק בסחר בנשים ובזנות. מדובר בנושא שגם יש חקיקה כאשר על חלק מסעיפי החוק מפקחת ועדת החוקה אבל לצערי ועדת החוקה עסוקה בדברים אחרים במהלך הימים האלה. מכאן גם החשיבות של ועדת המשנה הזו עולה ואני לא חושב שצריך להרחיב בנושא. פניתי לחברת הכנסת מרב מיכאלי וביקשתי ממנה לעמוד בראשות הוועדה ואני שמח שהסכמת. פועלך בתחום ידוע ומוכר לכולם ולכולן. אני אקריא את הסעיפים ואת הסמכויות, שהן זהות לסמכויות שהיו בוועדת המשנה גם בעבר. אני באמת מצפה שהוועדה הזו תפעל ותיכנס לעובי הקורה בנושא. על פי סעיף 109 לתקנון הכנסת, אני מתכבד להקים את ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות. להלן סמכויות הוועדה מבחינת היקף וממדי תופעת הסחר בנשים ובזנות, בנשים זרות ובנשים ישראליות בנושאים הבאים: מעקב ופיקוח אחר פעילות הממשלה וגורמיה, רשויות המדינה והארגונים החברתיים בטיפול בתופעה של סחר בנשים וזנות ומיגורה. בחינה ממוקדת של תנאי האחזקה והחקירה של קורבנות הסחר בנשים והזנות, תנאי הטיפול בקורבנות, מערך המניעה וההסברה. בחינת המצב החוקי והתיקונים הנדרשים בחקיקה במאבק בסחר בנשים ובזנות. חיזוק ושיתוף הפעולה ברמה הבין-לאומית במאבק בסחר בנשים ובזנות. ועדת המשנה תדווח ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אחת לחודש על פעילותה. חברת הכנסת מרב מיכאלי שתכהן כיושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת קרן ברק, חברת הכנסת תהלה פרידמן וחברת הכנסת תמר זנדברג. לפני שנצביע, חברת הכנסת מיכאל,

תודה אדוני. כמו שציינת, הוועדה למאבק בסחר ובזנות פועלת הרבה מאוד שנים והיא אחת הוועדות שלמרות שהיא הייתה ועדת משנה, הייתה לה השפעה רבה מאוד על המאבק המאוד משמעותי שנעשה בישראל בסחר בנשים. הייתה תקופה שחורה במדינת ישראל שממש ישראל הפכה להיות גן עדן לסוחרי נשים, עד כדי כך שהממשל האמריקאי איים להכניס את ישראל לרשימה שחורה של מקומות כאלה, מה שהכריח אז,

את ממשלת ישראל לנקוט צעדים והמצב אכן השתפר לאין ערוך. דלית מהנהנת כי היא הייתה כאן לאורך כל הזמן הזה שותפה משמעותית למאבק. מה שכן, צריך לשים לב שהסחר, בגלל המאבק האפקטיבי נגדו, הוא כל הזמן משנה צורות והוא בא בכל מיני קומבינציות חדשות. אנחנו רואות כל מיני המצאות של נשים, במובן של אישה, כאילו נישואים כמודל לסחר, אנחנו רואות שימוש יותר נרחב בכל מיני קומבינציות של תיירות ויש מדינות שאם מורידים שם את הדרישה לקבלת אשרה למדינת ישראל, זה דבר שתמיד מעורר סכנה שזה ינוצל לצורכי סחר וצריך כל הזמן לעמוד על המשמר. דבר אחרון וחשוב במיוחד שצריך לומר היום יותר מבכל יום אחר. לתדהמתי אחרי שהכנסת הזאת העבירה אחרי שנות אור של מאבק פמיניסטי - חוק איסור צריכת זנות, דבר שהוא באמת שחר של יום חדש לאנושות כולה ולא רק לנשים, בא השר לביטחון פנים ופשוט מונע את יישומו ואכיפתו של החוק. הוא מסרב באופן פעיל לחתום על התקנה שתאפשר לאכוף את החוק לאיסור צריכת זנות. האיש שישב לפני כן כשר משפטים בממשלות המעבר, היה צריך להתקין תקנות נוספות שישדרגו את יישום החוק ולא התקין את התקנות האלה, בא למשרד לביטחון פנים ואומר שבגלל שאין תקנות, הוא כשר לביטחון פנים עכשיו לא אחתום על התקנות שמאפשרות את הפעלת החוק. זאת חרפה שאני באמת לא יודעת מהיכן להתחיל לתאר אותה. מה, השר אוחנה, יש לו עניין לעודד זנות? אני לא מצליחה להבין מה גורם לשר אמיר אוחנה לעכב את החוק הכול כך חשוב הזה שלראשונה מטפל בבעיה של צריכת זנות. חברת הכנסת קטי שטרית דיברה על הנערות. אנחנו יודעות היום שילדות בישראל נאספות לזנות והגיל הממוצע הוא 11. על מה בדיוק חושב השר אוחנה כשהוא אוסר על הפעלת החוק שיציל את הילדות האלה בנות ה-11? אני מאוד מקווה אדוני שאנחנו נטפל בזה בהקדם ואם לא, לא רק ועדת המשנה לסחר אלא אני בטוחה שגם הוועדה כולה תידרש לפתור את הבעיה הזאת. התפרצת לדלת פתוחה בנושא הזה. בכוונתי לפנות לשר לביטחון פנים ואני חושב שגם ראוי לקיים דיון ספציפי על הנושא הזה.

דיון על יישום החוק. אגב, צודק השר לביטחון פנים בבקשה שלו משר המשפטים שיתקין תקנות לטובת העניין. שיעשו את זה בממשלה הזאת. ברשותך, שני דברים אני אומר על זה. קודם כל, כאשר אמיר אוחנה היה בתפקיד שר המשפטים הוא לא התקין את התקנות האלה. את הדבר הזה צריך לרשום לפנינו. הוא ישב באותו כיסא חודשים ארוכים ויכול היה להתקין את התקנות אבל לא עשה זאת. קיימנו על זה דיון בוועדת החוקה, ימים אחדים לפני שהחוק נכנס לתוקף, ועמדנו על הבעייתיות שזה מייצר אבל זה לא מצדיק את דחיית יישום החוק. נכון שעדיף שהוא ייושם במלואו עם מקסימום המענים של השיקום אבל העונש המינהלי המתבקש אחרי כל כך הרבה שנים של חינוך ציבורי כשהיום הציבור לגמרי מגויס למטרה של החוק הזה, שזה חיסול הזנות, אין שום סיבה למנוע את מה שאפשר כבר להפעיל מהחוק הזה. אין שום הצדקה לזה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש נושאים נוספים שבממשלות ישראל. זאת בדיוק הבירוקרטיה באמצעותה מצליחים לדחות יישום של לא מעט דברים ולא מעט חוקים. אם תרצי דוגמאות, אני אחר כך אתן לך. יש שפע. זאת שיטה ידועה. כולם צודקים בעניין הזה. אני חושב שמי שהכי צודק זה שאומר תעשו את העבודה, תעשו את מה שצריך. לדעתי הדגש הוא שהמניעה המוקדמת יותר היא פחות יקרה והיא גם יוצרת לך מצב עתידי שבו אתה שמשקיע אחר כך פחות. אני הרבה פעמים נלחמת על הקטע הזה של מניעת מצבים שבסופו של דבר אחר כך אתה משקיע כל כך הרבה וזה חבל. אם אתה מונע,

אם אתה מחבק, אם אתה מתקן את כל הקונספט הזה של נערות בסיכון, רוב הסיכויים שרבות מהן לא יגיעו למצב הזה. רוב הסיכויים. יכול להיות שאפילו כולן. אני לא נביאה ואתה יודע למי ניתנה הנבואה אבל אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב וזה כמה שיותר לפתח מנגנוני מניעה כדי לא לגרום לאותן נשים להגיע בסופו של דבר למצב של זנות עתידית. מקבל גם את הדברים האלה. אני רוצה להעמיד להצבעה את הקמת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים וזנות, על פי סעיף 109 לתקנון הכנסת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ברכות לחברת הכנסת מרב מיכאלי. בשעה 11:30 נתחיל את הדיון בנושא בא שעל סדר היום. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 11:20.